בוקר טוב. היום יום שלישי בשבוע,

אני מתכבד לפתוח את הישיבה השנייה היום של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

אני בקואליציה ואורנה ברביבאי באופוזיציה. אני רוצה שתיתן לי כלים להגיד לה: אין אנשים מתחת לקו העוני. היא תשמח אם זה יהיה כך. כולנו נשמח. היא כנראה תשמח, למרות שהיא באופוזיציה, אז היא תחפש דברים אחרים לנגח בהם אותי.

למה אנחנו לא יוצרים מצב שיוריד את כמות העניים

כמה אנשים עבדו בשחור והרוויחו 466 שקלים עד שהורדנו את הדיסריגרד? כמה אנשים ירדו ב-466 שקלים? כמה אנשים הפסיקו להרוויח 466 שקלים?

נכון? היינו גובים על העבודה הזאת

במציאות הכלכלית החריגה שאנחנו נמצאים בה, לחכות עכשיו לבסיס נתונים אנחנו יודעים מה המציאות. אתה בעצמך יודע היטב שהמשמעות עכשיו היא לגזור באמת כליה על אוכלוסיות רחבות. את מדברת על

אף פעם לא כתרתי לי כתרים שלא מגיעים לי.

אותה. אני

יש היום את תוכנית מעגלי תעסוקה של שירות התעסוקה,

אנחנו אומרים שלפחות אדם שעובד צריך להיות מוכר בדיסרגרד בצורה כזאת שהם ימשיכו לקבל הבטחת הכנסה עד קו העוני. בצורה כזאת אנחנו מתמרצים אותם לעבוד

שאז התחילה הורדת הדיסריגרד - - - מה זה מספר קטן? אני יכולה להציג מספרים מוחלטים, שזה בין 10,362 הורים לבין 10,562 הורים. ההבדל הוא לא גדול אבל באחוזים זה בין

הרי שום דבר לא ייצא מהדיבורים האלה. שמענו ונשמע וכן הלאה. פה צריך ללכת על חקיקה, גם בעניין קצבאות זקנה, שכולנו עכשיו מוצפים בטלפון בהודעות שכל הזמן שולחים לנו, כנראה הם צופים בנו. מדובר על חיים בכבוד, ובמיוחד האזרחים הוותיקים שכבר נתנו את כל מה שיש להם, אז כשהם הגיעו לגיל הזה צריך באמת לתת להם לחיות בכבוד. אני אומר עכשיו לאורנה ולאופיר שהם חדשים בכנסת, כשאתם מגישים הצעת חוק אתם מחתימים הרבה חברי כנסת, שזה מיותר. כל החתימות האלה של עוד חבר כנסת ועוד חבר כנסת ועוד חבר כנסת לא מוסיפים לאף אחד שום דבר. אתם כאופוזיציה צריכים להחתים אחד או שניים מהקואליציה, שהם לא יכולים להגיש את הצעת החוק כי לא יתנו להם וועדת שרים תפיל אותם. אתם צריכים לברור לכם מישהו מן הקואליציה. כשאתם תעמדו על הדוכן בקריאה הטרומית ויש לכם עשר דקות להציג את הצעת החוק, והממשלה תשיב ותגיד כנראה נגד, אותו אחד מן הקואליציה שחתם לכם יהיה מוכן להופיע בשלוש הדקות הנוספות במקומכם ולהגיד למה כן. לכם באופוזיציה יש הרבה הפסדים בהצבעות ואתם מתרגלים לכך אבל אתם צריכים לנסות למצוא סדקים, לא סתם דרך חתימות כי זה לא מוסיף כלום. איזה שיעור קיבלתם פה מיושב-ראש הוועדה. לומדים כל הזמן. אמרתי שאין פה אופוזיציה ואין פה קואליציה. כל מי שיעזור, כל מי שיצליח לנסות לשפר ולו במקצת את איכות החיים של האזרחים במדינת ישראל אני שמח. בשביל זה באתי לכנסת. לא באתי לא על חוץ ולא על ביטחון, במשך 21 שנים פה אף פעם לא התבטאתי ולא נגעתי בזה. אופיר, עכשיו סמוטריץ' ביקש ממני לבוא לשדולה של ארץ ישראל, להיות שותף. אף פעם לא נגעתי בעניינים האלה, אבל תמיד הצבעתי. כי נגעתי רק בנושאים החברתיים. שוהם זה גם ארץ ישראל. נכון, אבל לא נגעתי בפן הזה. אני מקווה שתצליחו. אנחנו צריכים אותך.

צריכים לחוקק, חברי הכנסת צריכים לחוקק, וצריך הרבה סבלנות. צריך לברור, פה הצעת חוק אחת, שם הצעת חוק אחת, ולהצליח. תודה רבה למציעים, אורנה ברביבאי וסעיד אלחרומי. תודה רבה שהעליתם את הנושא לסדר היום. אני חושב שהנושא חשוב. תודה רבה. הישיבה

הישיבה ננעלה בשעה 11:48.